בוקר טוב,

י"א בתמוז תשפ"א 21 ביוני 2021. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן הארכת תוקף), התשפ"א-2021, שאותה ינמק